אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת.

ה-24 בפברואר 2021, י"ב באדר התשפ"א, בנושא: הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות)(תיקון מס' 12), התשפ"א-2021. זו הפעם הכמה? 12 בתשפ"א אבל היו עוד שישה בתש"ף. ומה הפעם? באופן כללי זה ההשלמה התחבורתית של נושא הגבלות הכניסה והיציאה מהארץ לפי תקנות הגבלת היציאה והכניסה וועדת החריגים. ההסדר הקודם היה, אם אתם זוכרים, שכל הטיסות לישראל וממנה היו צריכות אישור של צוות של ארבעה מנכ"לים, ואמרנו שטיסות ציבוריות יבוצעו רק על-ידי חברות תעופה ישראליות. בהתאם לכך, רת"א התקשרה עם חברות ישראליות לבצע טיסות מפרנקפורט, מניו-יורק ומדובאי היו טיסה או שתיים, וזה היה המשטר שנהג. ואם אני אחלק את זה להטסה ציבורית שפתוחה לציבור הרחב לקניית כרטיסים, כמו שאתם מכירים, והטסת קבוצות שהן טיסות של משלחות וכולי אבל איזה משלחות מותרות וכולי זה היה בנהלים של צוות המנכ"לים וזה לא היה בתקנה. מה שאתם רואים עכשיו בתקנה זה למעשה טיסות ציבוריות לניו-יורק ופרנקפורט, שאפשר לעשות אותן גם על-ידי המובילים הזרים, ואכן זה מה שמתבצע בפועל החל מיום ראשון. לעניין הטיסות של הטסת קבוצות יש קריטריונים קבועים שנקבעו בתקנה ויותר מבחינתנו, מבחינת החוקיות, זה נראה יותר טוב וזה מאושר רק על-ידי שני מנכ"לים מנכ"ל משרד התחבורה ומנכ"ל משרד הבריאות ולא צוות של ארבעה מנכ"לים. כמו כן, יש קביעת מכסה יומית של נוסעים נכנסים ויוצאים, שיש תקרה של 2,000 נכנסים ויוצאים בכפוף להוראה ספציפית של מנכ"ל תחבורה ובריאות לגבי המכסה היומית בפועל, שהיא מכסה שנגזרת גם מיכולת לטפל בנוסעים וגם משיקולי בריאות הציבור, של תחלואה וכולי דוקטור שלמון פה והוא יוכל להסביר בצורה טובה. שינוי נוסף הוא שהטיסות הציבוריות לא צריכות יותר אישור פרטני אלא על-ידי הקצאת “סלוטים” על-ידי רש"ת. רש"ת מנהלת את זה וכולי. זה באופן כללי קווים לדמותו של השינוי. רגע, מה זה לא צריכים אישור? יכול להיות שמחר רת"א תחליט לייצר עוד טיסות אחרות? הטיסות הציבוריות הן ליעדים שקבועים פה. זה כפוף למכסה היומית - - זה כפוף למכסה היומית - - התדירות היומית לא מעניינת אותנו כל עוד אנחנו עומדים ביעדים ובמכסות. כרגע מתבצעת טיסה יומית אחת לניו-יורק ושתי טיסות יומיות לפרנקפורט על-ידי חברות ישראליות וזרות לפי סבב. אני מניחה שרשות שדות התעופה פה והיא יכולה לפרט לגבי לוח הזמנים עצמו.

אני שרת התחבורה ויש לי ביקוש לדוגמה לטומבוקטו. יש לי קבוצה של 270, צורך חיוני, לטומבוקטו.

יש לה את הסמכות. אני רק אגיד שהיא לא פועלת בחלל הריק וצריך שטומבוקטו תאשר את זה - - ברור. - - מדינת טומבוקטו לא מאשרת את זה, היא מחכה לטיסות סדירות. אנחנו לא חיים לבד. בסדר, אבל תרדי לסוף דעתי, אני לא באתי ללמוד עכשיו את כל התהליך. אני רוצה לדעת אם בתקנות הסמכנו את שרת התחבורה, במידת הצורך, להוסיף יעד שהוא לא פרנקפורט ולא ניו-יורק ולא דובאי? ותפסיקו עם הדובאי הזה

דובאי לא נמצאת בתקנות, אדוני. שרת התחבורה מוסמכת לאשר טיסה ציבורית מיעד שאינו טיסה אחת או שתיים נניח, מיעד שאינו פרנקפורט וניו-יורק אבל זה כמובן צריך להיות מאושר גם על-ידי רשות התעופה וכולי. אני אין לי אלא מה נתנו לי. אחרי בחירות נתנו לי פטיש, אין לי אלא מה שאני מאשר פה. אל תכניסי אותי לכללים. אני לא יודע למה את מתעקשת כאילו נאמר איזו אמירה שמחר יש טיסה לטומבוקטו. אין טיסות לטומבוקטו ואני גם לא ממליץ לאף אחד לנסוע לשם.

שאלות לאיתי ולאחר מכן יש לנו כמה שאלות למשרד הבריאות. אני רוצה לשאול כשאלה מקדימה, מכיוון שהתייחסת לקיבולת המרבית של הנוסעים: האם הטיסות שאינן טיסות ציבוריות, כלומר הטיסות המיוחדות אם נקרא לזה כך, גם כפופות לקיבולת?

כל הטיסות כפופות לקיבולת. ומי אמור לוודא שהקיבולת אכן מיושמת, הקיבולת המרבית? בתכנון מראש של לוח הטיסות זה קורה. רש"ת כמובן בתור התחלה כשהיא מתכננת ורת"א ומנכ"ל משרד התחבורה ומנכ"ל משרד הבריאות הדברים קורים. דוקטור אשי שלמון, יש לי שאלה: אנחנו אישרנו פה את התקנות ובצדק כי כולנו חוששים

מסתבר שיש בגלובוס הרבה אנשים שלא חוששים מכלום אבל אני בכל אופן, גם עם הביקורת שחטפתי, אישרתי את זה באמת מתוך חרדה לשלום הציבור, לבריאות הציבור. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות הכל לא לייבא לכאן חולים ולא מוטציות, וכדאי שכולנו נתאפק ונעשה סיפוק צרכים ונדחה את כל המאוויים שלנו עד לגמר המגפה אבל מרגע שאתם יוצאים מפה, אנחנו מתמודדים.

אבל אנחנו מתמודדים עם פניות רבות ומצוקות רבות. אנחנו אישרנו בתחילה 200, 600 וגם 2,000. 2,000 זה לא יושם עד היום,

בגלל המציאות האובייקטיבית בשדה. אתה יכול לתאר לי מה התהליך? מגיע עכשיו מטוס מניו-יורק, עם כמה? התהליך עובד כך: האנשים נקלטים, אנשי רשות האוכלוסין ואנשי השדה מקבלים את פני הנוסעים - - תעשה לי טובה, תתחיל מהדיילת שפותחת את הדלת. הדיילת פותחת את הדלת, לרוב גם מסדרת את האנשים ליד הדלת, כבר מתייצבים אנשי רשות האוכלוסין. הם יורדים, נבדקים - - יורדים כולם? יורדים בהדרגה כי אנחנו לא רוצים על השרוול עצמו לתקוע 200 איש שעומדים אחד על השני אז אנחנו משחררים שורות.

20,30,

אני לא עוסק בזה, זאת כבר באמת עבודה של רשות שדות התעופה ושל רשות האוכלוסין, אני לא מתעסק בטכניקה אבל המטרה היא לא לייצר צפיפות גדולה.

עכשיו, מי שעל פניו פטור ממלונית, קרי מחוסנים או מחלימים לפי מה שמופיע במאגרים שלנו, שעליהם אין מחלוקת ואנשים שהם - - באיזה שלב הם יודעים שהם במסלול הירוק? כבר בשלב הזה של השרוול והיציאה לזרוע, עוד הרבה לפני שמגיעים לביקורת הדרכונים. מה, ביציאה אומרים לו: אתה במסלול הירוק? מי שלצורך העניין נמצא לפי הטאבלטים או הלאפטופים שהוא במאגר המחלימים או המחוסנים משוחרר לדרכו. הוא מקבל צמיד מתאים והוא ממשיך לביקורת הדרכונים ואיסוף המזוודות. הוא צריך לעשות בדיקה, היום יש בדיקת חובה, ומשם הוא הולך הביתה. מי שלצורך העניין חייב בבידוד לפי הקריטריונים הקשיחים, כלומר גיל מעל 70, נשים בהיריון מתקדם וכדומה כבר בשלב הזה הם מאותרים, מקבלים את הצמיד הנכון, עושים את ביקורת הדרכונים ומשם הולכים לאזור חלל איסוף המזוודות ונבדקים כחובה ויוצאים לבידוד ביתי לפי הכללים, בתקווה שהם ישמרו על הכללים, וזאת אולי הבעיה הגדולה שלנו. וכל השאר? כל השאר אמורים ללכת למלוניות, ויש את אותם אנשים שלא עונים לקריטריונים, שמבקשים מסיבות דחופות הארכה של ועדת חריגים כבר בשדה. השיטה עובדת כך שמי שעניינו הוא שחור ולבן חלילה כדוגמה: ילד שחזר מטיפולי קרינה כתוצאה מגידול בראש, מטבע הדברים הוא והוריו ישוחררו בשדה. כל מה שלא שחור-לבן, כל מיני אישורים שלא ברורים לנו, אישור מהפסיכולוג שאני סובל מקלסטרופוביה וכדומה, שלא ברור מה הסיפור שם, אומרים לאנשים: תתכבדו ותיבדקו, תעברו למלוניות ותגישו ערעור מסודר במלוניות. צריך לומר שכשהתהליך הזה מסתיים, וזה תהליך שלוקח כמה שעות לטיסה כזאת, הרבה שעות - - למה הרבה שעות? אני אסביר: כי הכל עובד יותר לאט, כי אתה צריך לבדוק כל אחד במחשב, ואחר כך יש ביקורת גבולות ידנית וצריך לעשות בדיקה. בוא נאמר שאחוז לא מבוטל מהאנשים הלא זכאים - - אנחנו מדברים עכשיו על מטוס של 200 בסך הכל. עשית את הסינון, נשארו לך 55%,

למה זה צריך לקחת חמש שעות? כל אחד כמה לוקח, שעה וחצי? תעשו כמה צוותים. זה לא קשור לצוותים.

גבול לקיבולת של השדה, אין בעיה של צוותים שלנו. אני מסביר שוב שהמטרה היא לא לעסוק בערעורים שאינם ערעורים שאפשר בנקל בשחור-לבן להחליט אלא להעביר אותם. אנשים מסרבים להתפנות, צריך לעמוד ולהסביר להם, צריך להתעקש אתם. כיום בסמכות המשטרה גם להפעיל כוח סביר כדי לפנות למלוניות בניגוד לעבר, שאפשר היה רק לתת קנסות. אף אחד לא רוצה להפעיל כוח ולכן מסבירים ומנהלים משא ומתן עם כל אחד. שלא יצטייר שאני מקל ראש בתהליך. התהליך הוא קשה,

והישראלים טיפוסים לא קלים וגם לא הוגנים,

מתחייבים ומגיעים לכאן ומתחילים לבכות. אם לא הייתי מוקלט, הייתי אומר גם תואר, מילה לא יפה, בסדר? אומר את זה אבל סליחה, אני כריבון, את השדה כולנו מכירים. את המרחבים כולנו מכירים. אנחנו מכירים אותו בצפיפויות אדירות גם כן ואנחנו לא במצב הזה. תקשיב, אני יודע בניהול עניינים שיש לי משהו שהוא מורכב אני שם אותו בצד להמתנה. כשהבחור יידע שהוא מחכה במקום נידח בשדה ארבע או חמש שעות בגלל ערעור סרק, הוא יחשוב פעמיים אם לערער סרק. תתנהלו. התחושה היא שמישהו קידש את המספר 600, נתקעים אתו, נכנסו ל"פריז". אפשר לייצר תהליך עבודה של מתחמים ולבודד, ולהתחיל להריץ את העניינים. חבר הכנסת מרגי, אני מצטער לומר שהבעיה לא נגמרת בשדה. אותם 600 עוברים למלונות והם אלפים ולא מפסיקים לערער. יש גבול ליכולת שלנו להתמודד גם עם מה שקורה במלונות אבל אני חוזר לשדה - - רגע, אתה עצרת אותי בקושי בשדה, לא הגעת למלונית עדין. אבל עניתי לך, אולי הקדמתי את המאוחר אבל אני חוזר שוב לשדה: מניסיוננו, העסק הזה, כל טיסה כזאת ואנחנו מבודדים בצד והמשטרה מתערבת ופיקוד העורף עושה את שלו וכולם מנסים, וצריך לשכנע את האנשים גם ללכת לבדיקה העסק הזה לוקח בין ארבע לשש שעות לסיים טיסה. אין מה לעשות. שכללנו את התהליך, שכללנו אותו כמיטב היכולת עם מיטב האנשים - - הבנתי. אני אשאל שאלה יותר קשה:

לפני שעלה למטוס, התחייב שהוא הולך למלונית,

כן, אבל הוא יודע - - רגע, עם ה"אבל". תקשיב, הוא התחייב בדעה צלולה, חתם, בכה, קיבל אישור ועדת חריגים וחתם שהוא הולך למלונית.

אתה יודע מראש שהוא לא בקריטריונים. למה אתה מאפשר לו ועדת חריגים בשדה?

אבל אני צריך לשכנע אותו שהוא יעשה את הוועדה - - אין מה לשכנע אותו, אני התחייבתי.

ההליך שאנחנו שוקלים אותו הוא לעשות את ועדת החריגים לפני השיבה לישראל ולתת החלטה חלוטה מראש. זה לא פשוט מהרבה סיבות - - בניהול משברים צריך לקחת - - אז ברשותך, מניסיוננו, גם כשיש כבר החלטה מסודרת וגם במלונית ההחלטה מסודרת, הנוסע המצוי לא מקבל את ההחלטה. אני יכול לספר לך - - יש לנו מלאי של אזיקים במדינה. תבקש ממני תקנות עכשיו, אני אתקן לך בוועדת חוקה ובוועדת הכלכלה. כל תקנות שאתה תבקש ותאמר שבחור שחותם על התחייבות ומסרב פה, ייחשב כמו שמפריע לתנועה האווירית ולוקחים אותו ישר למעצר. זה הסיפור. לא יתכן לתקוע מדינה שלמה על כמה סוררים. אנחנו מתנהלים כל המשבר הזה לפי החליל של הסוררים. הסוררים בהפגנות, הסוררים בהתכנסויות, הסוררים בחתונות, ואנחנו כולם, הרוב הדומם השקט סובל בגלל אותם סוררים. אנחנו יושבים בתוך עמנו ואנחנו יודעים עד כמה זה לא פשוט. לא רוצה להיות בחלקם, אשי. אני לא משלים. לא רוצה להיות חלקי - - בסדר, אני אתן לך דוגמה מהסיפור שצבר תאוצה בתקשורת: מסתבר שאנשים מגיעים לשדה עם אין ספור אישורים מזויפים - - בית סוהר. - - אפילו ברמה של לעלות לטיסה - - תגיד, למה אני חבר כנסת אם אני חותם על תצהיר כזב - - - - - - זה לא קנס. אז אני אזכיר לכולכם, ברשותכם, שזה הגיע לכנסת והייתה התנגדות של משרד המשפטים - - שיחשוב שבוע פעמיים. זה שאחריו בתור יחשוב שגיסו או חבר שלו לעבודה יהיה עכשיו במעצר שבוע הוא יחשוב פעמיים אם לזייף טופס.

אם אני מצהיר תצהיר כוזב, אני הולך לכתב אישום. דבר שני הוא הגיע עם התחייבות חלוטה, אתה שואל אותו: בידוד התחייבות חלוטה, מוותר על זכות הערעור, הוא חותם לפני שהוא עולה למטוס. אם אתה מפר, אתה הולך למעצר. אין מה לעשות, אנחנו במשבר. אתה יודע, אמר לי יהודי חכם, סגן שר האוצר איציק כהן: לפעמים עדיף פצוע מזוהם ולא מת סטרילי. אנחנו שומרים על זכויות כאלה וכאלה במשבר, אתה תקבל אותו סטרילי אבל מת. חבר הכנסת מרגי, כל הנושאים שהעלית עלו לדיונים גם עם משרד המשפטים וגם עם רשויות האכיפה. אנחנו הבענו דעה בנושאים האלה. נאמר לנו גם לגבי קנס מנהלי להצגת אישורים מזויפים וגם לגבי גבולות הפעלת הכוח וגם לגבי היכולת לדרוש מאנשים לוותר מראש על זכות ערעור בארץ,

אני אשמח, זה יקל לנו על החיים אבל - - שיבואו עכשיו משרד המשפטים ושיאמרו לי את זה בדיון. אז תזמינו אותם, ואני מניח - - אני מבקש לדאוג שמשרד המשפטים יהיה בדיון כי אני זוכר את הפינג-פונג לגבי הבדיקות בין משרד הבריאות למשרד המשפטים.

גם בסוגיה הזאת של קנס מנהלי להצגת אישור מזויף העמדה הייתה שזיוף חייב לעבור חקירת משטרה וכתב אישום ולא קנס. בשורה התחתונה תשאלו כמה כתבי אישום הוגשו עד היום לטעמי על אלפי מקרי זיופים שנתקלנו עד היום. זה חמור מאוד וגם את זה אנחנו נשאל. זה חמור מאוד. אתה מבין שמדינה שלמה משלמת מחירי עתק, פגיעה בזכויות האזרח בגלל 2,000 סוררים ומענישים מדינה שלמה ופוגעים בזכויות יסוד, מצמצמים את חופש התנועה. כמעט בכל זכות פגענו בהם בגלל אותה קבוצה סוררת. אני רוצה לדעת איך התהליך מתנהל.

אני אתך גם לגבי מה שיהיה מחר בערב אין לי ספק שיהיו הפרות בכל המגזרים - - יו"ר ועדת החגיגות נמצאת בקומה השנייה. פה אנחנו בוועדת הכלכלה עכשיו. חברי הכנסת, בבקשה. עוד לפני שקראנו את התקנות, אני רוצה תשובות. אני צריכה לנשום עמוק כדי לא לצעוק. עשיתי את זה בשבילך. אני מאוד מודה ומעריכה את המאמץ שלך, כבוד יושב-ראש הוועדה. ובאמת, אין לי מילים יותר לתאר את הטרטור, את הכאב, את הזעקה של ההורים ושל הסטודנטים. אי אפשר יותר מזה, אי אפשר. מאות של סטודנטים תקועים כאן, בארץ. וכשישבנו ודיברנו על זה כאן, להוציא טיסות מיוחדות לסטודנטים למרות - - הם לא ספורטאים. הם לא ספורטאים, בדיוק. יש להם רק מבחנים שמחכים להם, יש להם שכר לימוד ששילמו ואין אף אחד שמחזיר להם שקל אחד. יש להם הורים מובטלים שאין להם עבודה.

לא יודעת מה להגיד יותר. יש 270 סטודנטים שרשומים לטיסה, יש את כל האישורים מכל העולם. גם כשאוקראינה התנגדה לכניסה של ישראלים, שינו את המסלול וקיבלו אישור גם מרומניה וגם ממולדובה. איפה אנחנו לא מקבלים אישורים? במדינה שלנו.

כי האזרחים על הטיסה הזאת לא ראויים, לא שווים. יש שם מה-270, 260 סטודנטים ערבים בוודאות. למי אכפת? כנראה לאף אחד ממקבלי ההחלטות. אני מתקומם לטיעון הזה - - אשי, אני אתן לך להגיב בסוף. אני לא מבקשת שום דבר בשבילי, אני מבקשת דבר בסיסי לשליחים ששלחו אותנו לכאן.

לא מספיק זה שהסטודנטים,

אין להם מקום ללמוד כאן ומעמיסים עליהם בכל הקריטריונים, ועד שהם מוצאים דרך אחרת ללמוד ולחיות בכבוד

ואנחנו צריכים לקבל עליהן תשובות. ואם יש קושי של משרד המשפטים, שמשרד המשפטים יבוא ויאמר את זה.

האזרח, לא אני, אני מייצג את

חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה. תראה,

אני לא מאשים את משרד התחבורה, אני לא מאשים את משרד הפנים ולא את המשרד לאיכות הסביבה, אני כבר לא זוכר איזה שר עושה

לא, לא.

אני הייתי שם בשדה התעופה,

בושה למדינת ישראל, היא לא אישרה אף אחד. יצחק, זה לא הגון. - - - מה זה הבדיחה הזאת? אני לא

- - יש לנו הערה לרישא, לשימוש שנעשה בתקנות האלה בחריג הדחיפות, כמו שאנחנו קוראים לו.

ואם המועד הזה נופל בתוך יום

ב-14:00 בצהריים,

הן היו אמורות להיכנס ב-14:00 בצהריים ביום ראשון.

שאומר שבהתקיים דחיפות

התקנות הועברו לכנסת ב-18 לחודש ונכנסו לתוקף ב-21 לחודש. כלומר, הן לא נכנסו לתוקף מיידי, וצוין בדברי ההסבר לא טעמים של דחיפות רפואית ולא שאנשים תקועים כאן או בחו"ל אלא צוין שיש צורך לעשות שימוש בחריג הזה

הוא משהו שעלה בפני הוועדה ואנחנו הערנו את זה בתיקון מס' 10. הממשלה הביאה תקנות וציינה שהיא מודעת לכך שיש הפרה של הסכמי השמיים הפתוחים, ואנחנו מבקשים לקבל התייחסות מדוע היה צורך לעשות את ההליך החריג על החריג הזה לשם

קשה ממה שכבר היה לנו זה היה מאוד-מאוד חשוב. רצית לשאול, חברת הכנסת?

רציתי לשאול קודם כל גם מבחינת הסטודנטים וסליחה, אני יצאתי לרגע ובאמת תודה לך על ההזדמנות. לגבי עניין של סטודנטים קודם

לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של משרד הבריאות או נציגו, ומתקיימת בה אחת מהעילות המפורטות להלן, לא תאושר טיסה אל

אלא באישור מיוחד מאת המנהל הכללי של משרד הבריאות או נציגו: היא נדרשת לטובת הניהול התקין של יחסי החוץ של ישראל או ביטחון המדינה,

לפי היקף הבקשות להקצאת חלון כאמור שהוגשו לאותו שבוע, אם הוגשו בקשות לחלון זמן לנחיתה או להמראה

לעניין זה מפעיל שדה התעופה יפעל לפי הנחיית מנהל רשות התעופה האזרחית במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים." אני מציע שכאן נעצור. מה שראיתם בחלק הראשון זה הטיסות הציבוריות ובחלק השני זה הטיסות - - - אני התאפקתי באחד הסעיפים לשאול באיזו קטגוריה נכנסה הטיסה של אהוד ברק אבל אין לי זמן להתעסק

אני אומר לך גם בלי לשמוע, אני יורד לסוף דעתם כל מטוס שמגיע לפה בעילה חוקית שאתה יודע שהוא מחכה פה למלא את ביטנו והוא יוצר לחצים כאלה ואחרים ומשבש להם את כל תהליך העבודה, הם לא רוצים להזמין פורענות.

כלומר, אם למשל זו טיסה להובלת ספורטאים ומלווים ויש, אני מניח, בן-זוג או בת-זוג של אותו ספורטאי אלא באישור מיוחד,

נוסף, של מנכ"ל משרד הבריאות. איזה אישור מיוחד? לשם מה הקריטריונים למתן האישור המיוחד הזה?

אני אסמיך אותו כי בנוסחאות או בכתיבה אני לא יודע לכלול את כל המציאות הבלתי אפשרית שמנינו פה, וצריך לתת להם את המנדט. מה שכן, אני באמת רוצה לדעת אם התהליך הזה וזה התפקיד שלנו, שלא נמצא את עצמנו מקלים בדברים שהם לא הכרחיים ומחמירים

והוא הפעיל את שיקול דעתו לא במסגרת הקריטריונים הברורים ואותה סמכות שהקנינו לו והריצו קבוצה.

היו כמה טיסות כאלה שהריצו אותן לא במסגרת המכרז של אותה חברה. באה חברת תעופה מסוימת ואמרה: יש לי 270 נוסעים שיש להם אישורי יציאה והם טסים ליעד אחד והוא מתחייב לא לחזור מלא הסמכות של המנכ"ל קנויה לו ואני חושב שצריך להקנות להם דבר כזה.

- - פינדרוס... - - זה הדבר היחיד יחד עם נינט טייב,

זה הדבר היחידי, שעומדים סטודנטים ערבים, סליחה, ולא חרדים, ורוצים לצאת ולא נותנים להם לצאת? ואת

מסבסדים לנו את השירותים האלה ואנחנו משחקים בנדמה לי ולא פותרים את זה אצלנו, ההורים משלמים סכומי עתק על הלימודים האלה יודעים שיש קבוצה גדולה. למה לא

אנחנו רוצים יותר להבין איך בדיוק שדה התעופה האמור מבטיח ככל האפשר את הקיבולת המרבית של הנוסעים כי למעשה האישור שניתן לטיסה הוא של מנכ"ל

הנה, עופר פה ויוכל לענות.

נשאלו פה כמה